צוהריים טובים,

אנשי הגופים החוץ-בנקאיים. אני רואה שכולכם מחייכים, סימן שהעסקים הולכים טוב, הכול

יש לנו זמן קצוב ואנחנו צריכים לסיים את המערכת הזו.

לגופים החוץ-בנקאיים. נכון?

לא